צהריים טובים, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום בחירת יושב ראש לוועדת הכנסת. יש הצעה לבחור בחבר הכנסת אבי ניסנקורן לכהן כיושב-ראש הוועדה, ואני מעמידה להצבעה הצעה זו. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 14 נגד, אין נמנעים,

אם כך, ברוב של 14 חברי כנסת נבחר חבר הכנסת אבי ניסנקורן לכהן כיושב-ראש הוועדה. בבקשה, אדוני. תודה רבה. ברכות. בהצלחה. תודה רבה. עכשיו זו ועדת הכנסת, אבל לפני כן חברי הוועדה המסדרת עמדו על כך שדיוני החסינות יתקיימו במליאה הזאת, במושב הזה, וזה מה שהתכוונו לעשות. ההחלטה של נתניהו היום להסיר את בקשתו היא החלטה אישית שלו, אבל היינו נחושים להמשיך לנהל בהוגנות אבל ביעילות את נושא החסינות של נתניהו במושב הנוכחי. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שהיום יש אמירה מאוד-מאוד ברורה שבסופו של דבר כולנו שווים בפני החוק, ולא משנה אם אתה ראש ממשלה או אזרח מהשורה.

אני מקווה שיחלחל לציבור הישראלי, ולא פחות חשוב למקבלי ההחלטות בציבור הישראלי.

ואחר כך הצטרפו לבקשה הזאת גם סיעות נוספות להקים ועדות קבועות, לאור העובדה שכנסת ישראל משותקת כבר שנה וצריך לפקח על הרשות המבצעת. יש גם שרים שלא נבחרו שלא נבחרו על ידי כנסת ישראל, וצריך לפקח גם על עבודתם וגם על עבודת יתר האנשים. אני מתכוון לכנס את ועדת הכנסת לישיבה בנושא הזה בימים הקרובים ולקבל החלטות אילו ועדות אפשר להקים כבר כרגע, אילו ועדות דחוף להקים. נעשה התייעצות בקרב חברי הוועדה ונקבל החלטות. נעשה ישיבה בנושא הזה, לפי בקשת פורר וחברים נוספים, כבר בימים הקרובים. הדבר האחרון: יש לנו עדיין בקשת חסינות של חבר הכנסת חיים כץ, שצריכה להידון. כרגע היא קבועה ליום חמישי בבוקר והמשך ביום שלישי אחרי הצהריים. אעשה התייעצות וגם בדיקה אם אנחנו משאירים את המועדים האלה או שאנחנו משנים אותם לאור העובדה שבקשה אחת התייתרה, ובהתאם לזה מחר נתאם אתכם ונודיע. אני מברך את חברי ועדת הכנסת ומקווה שבזמן הקצר שנשאר לנו עד הבחירות נשמש דוגמה, גם להתנהלות, גם לדרך ארץ וגם לקבלת החלטות לטובת מדינת ישראל.

אז כרגע כל התאריכים מבוטלים? לא לא, שום דבר לא מבוטל כרגע. של נתניהו - - - של נתניהו ברור. פורר, בבקשה. אני רוצה להדגיש משהו ולבקש ממך את הנושא של

הרי ברור לחלוטין שוועדות הכנסת שיקומו עכשיו זה לא בשביל לעשות פה יותר מדי אירועים, יש זמן די קצר, אבל יש כמה נושאים מאוד-מאוד דחופים גם בתחום החינוך, גם בתחום הבריאות, גם בתחום הפנים. גם יש מקום, מאחר שהוקמה ועדת כנסת, להפוך את ועדת החוץ והביטחון ואת ועדת הכספים לוועדות קבועות, על כל המשתמע מכך. הבקשה שלי אליך היא לא לעשות דיון מתמשך ובעוד שבוע ו- - - ברור. אם ביום חמישי מתכנסת הוועדה והיא אמורה להתכנס ביום חמישי, לפחות לפי מה שאני מבין אפשר עד אז לשים את הדברים האלה על סדר-היום כדי שכבר בשבוע הבא הוועדות הקבועות בנושאים האלה יוכלו להתחיל לעבוד. לא נעשה את זה באותו יום שיש דיון חסינות. זה לא דיון ארוך. אבל אני מניח שעדיף לא - - - זו יכולה להיות ישיבה נפרדת באותו יום. הוועדה יכולה לעשות שתי ישיבות באותו יום. גם אם לא, אנחנו מדברים על יום ראשון. אף אחד לא מתכוון למשוך את זה. אני מסכים. גם ביום ראשון צפוי דיון. נעשה את זה בזמן קצר מאוד. בוא נסכם שנעשה את זה בהקדם האפשרי. נעשה את זה בזמן קצר מאוד, אני מקבל את זה. אני חושב שצריך לקבל החלטה בזמן קצר מאוד.

רק להבין: כרגע הדיונים שמופיעים בסדר-היום ונוגעים לחיים כץ מתקיימים. קיימים. נעשה בדיקה מחר - - - הדיונים שקשורים לבנימין נתניהו מבוטלים בשלב הזה, ואם יש שינויים תגידו. זה מפנה זמן. אם שריינו ביום חמישי זמן גם אחר הצהריים, אפשר לעשות את כל היום הזה כבר. אין טעם למרוח את לוחות הזמנים. כולנו נמצאים במערכת בחירות, כולנו רוצים לטפל גם בנושאים - - - ברור, אנחנו נעשה - - - לא צריך למשוך את זה.

אני פשוט צריך להיות בקשר עם בא כוח חיים כץ וגם עם היועץ המשפטי לממשלה ולבדוק את הדבר הזה. בכמה דיונים אתה חושב שנצטרך? בנושא החסינות? אני לא רוצה להגיד. ככל הנדרש. מראש הקצבנו לזה שני חצי ימים, מתוך הנחה שזה מספיק. אבל נעשה בדיקה נוספת.

מתוכננת ישיבה של ועדת הכנסת רק בנושא של נתניהו. אז אין ישיבה ביום ראשון? בואו נעשה סדר. מכיוון שהלו"ז נשלח לעורכי הדין של חיים כץ וגם ליועץ המשפטי לממשלה, שינוי ייעשה גם תוך הודעה להם. לכן אני אומר שכרגע המועדים שקבועים קבועים. יכול מאוד להיות שיש שינוי במועדים יכול להיות שנעשה ביום חמישי יום מלא, יכול להיות שנעשה את זה ביום חמישי וביום ראשון. אנחנו צריכים לבדוק ונודיע עד מחר. זה כרגע, נכון לעכשיו, זה יכול להשתנות. במקביל יש גם בקשה לדון בנושא של הוועדות הקבועות. אנחנו נכבד גם את הבקשה הזאת, וגם זה יהיה בימים הקרובים. יש פה שני נושאים שצריכים להידון ולקבל החלטות. כדאי רק לדעת שבדיוני החסינות יש חובת נוכחות, זו הוראה מיוחדת ששונה מכל יתר דיוני ועדת הכנסת. כאשר הוועדה יושבת כגוף שהוא מעין שיפוטי, שזה בעיקר בענייני חסינות, יכול בסוף הדיונים להצביע רק מי שנכח בכל הדיונים אם היו כמה ובכל דיון ודיון לפחות 50% ממשכו. מזכירות הוועדה ממש מקיימת בדיקה בכל פעם שחבר כנסת יוצא ונכנס בשביל לוודא שהייתה נוכחות כנדרש.

עוד יותר מהרגיל, צריך להיות מאורגנים לזה ולתכנן את הדבר הזה, שמי שרוצה להצביע חייב להיות בכל הדיונים, ובכל דיון לפחות

כלומר, מי שייעדר מישיבה אחת בעניין כץ לא יכול להצביע.

יש לזה חריג אחד: אם חבר כנסת נבצר מסיבה רפואית או מוצדקת אחרת. ברור שזה רק מקרים מאוד קיצוניים, והוועדה צריכה להצביע ולאשר את הנבצרות. ברור שזה לא סתם שלא היה נוח או היה איזו סידור. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:41.